אנחנו מחדשים את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק הדרכונים, התשפ"ג-2023, הצעת ממשלתית במיזוג עם הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת יוסף טייב. אנחנו באמצע ההליך של ההסתייגויות וההצבעות. ברוכים הבאים לאורחים ולאורחות. אנחנו נצביע כרגע על שתי ההסתייגויות 1 ו-7 של "ישראל ביתנו". מי בעד ההסתייגויות שירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? מי אינו משתתף בתור מחאה, זאב?

3 נגד, 5 נמנעים,

אם ככה, אתם מבינים שההסתייגויות נפלו. כל ההסתייגויות לא התקבלו. ואנחנו נעבור להצבעה על הרביזיות, אבל לפני כן הייתה בקשה שביקשנו ממשרד הפנים, לגבי תחולת החוק, יום התחילה, ומשרד הפנים מוכן לעשות את זה בעשרה ביולי. אז אנחנו מדברים על זה שתחילת החוק תהיה בעשרה ביולי בשנה הזו. אנחנו נוסיף סעיף להצעת החוק שיום התחילה הוא ביום העשרה ביולי 2023. אם יש הסכמה על זה ולא, בסדר, אני לא יכול לאלץ אותך, אדוני. אתה יכול רק, אני מציע לך בחוק אולי לא להצביע כמחאה. אל תמשוך זמן, יאללה. אוקיי, ואני רוצה להזכיר לכם שעל העשרה ביולי הזה יכולתי להתמקח איתכם על להוריד קצת דברים לקראת המליאה, ולא עשיתי את זה. איזה טוב לב אתה. כי זה לא תפקידי. לא ביקשנו נושא חדש על העשרה ביולי וגם לא ביקשנו הסתייגויות. אתה גם משכת את הנושאים החדשים. אם ככה אנחנו עוברים להצביע. לא, לא, נימוקים. הנמקה של הרביזיות. אני לא מעוניינת. גם אתה לא מעוניין.

רק עכשיו נימקנו הכול. נימקנו הכול, ואנחנו נצביע על כל הרביזיות ביחד. מי בעד?

בגלל שאנחנו הצטרפנו אחד לשני - - - של כל הסיעות. מי בעד הרביזיות? שוב, אני חוזר רגע על מה שאמרתי קודם אם מצביעים בעד, אז צריך להצביע,

אנחנו נעבור רביזיה רביזיה ונצביע על איזה רביזיה אנחנו מאשרים, ואם לא, אז דוחים את כל הרביזיות.

בסדר, לפני התוצאות, נראה. אם יהיה בעד, אז מפרקים לרביזיות - - - אני מעלה להצבעה את כל הרביזיות של כל הקבוצות, יחדיו, בדיבור חברי, מה שנקרא, מי בעד הרביזיות שירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? ומי אינו מצביע בתור מחאה?

אני לא מצביע אבל יש לי מחאה. אם ככה, הרביזיות - - - צריך להכניס עכשיו את - - - הכנסנו כבר.

דרך הרביזיה? בהסכמה. בהסכמה, מה? אם ככה, הרביזיות נדחו ומכאן אנחנו הולכים להצביע על הצעת החוק. אתה רוצה להגיד את כל השם עם התוספת והכל? הצעת החוק כולה, הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 10), התשפ"ג-2023, כולל התוספת שדיברנו עליה הרגע לגבי יום התחילה. וכולל ההצעה הפרטית הממוזגת.

מי בעד החוק, שירים את ידיו? ומי נגד הצעת החוק? מי נמנע? אין. מי מוחה?

הצבעה בעד, 5 נגד, 3 נמנעים, 0 אושר.

תודה רבה לכולם, יום נעים ונחמד.